שלום לכולם, צוהריים טובים. אני שמחה לפתוח את הדיון.

הגעתי מן הכנס על זכויות החולה: 25 שנים, חצי יובל לחוק זכויות החולה. חוק זכויות החולה, ביחד עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מביאים את העוצמה ואת החוסן של מערכת הבריאות בישראל ואנחנו גאים בהם מאוד. היה כנס